אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה בנושא הצעת חוק גנים לאומיים,

(תכנית למגורים בתחום שכונת מגורים קיימת בגן לאומי),

מי בעד קבלת הרביזיה? מי נגד?

הרביזיה לא נתקבלה.

הצעת החוק התקבלה, הושלמה ותהיה מוכנה לקריאה שנייה ושלישית